היום יום שלישי, י"ב בכסלו תשע"ט, ה-20.11.2018.

יעל כהן-פארן וחבר הכנסת אחמד טיבי,

הנושא שעל סדר יומנו: פריסה לא זהירה של טכנולוגיות שידור

אנחנו יודעים שנושאים שמגיעים מאוחר מההתפתחות,

כשכבר הדברים מתקדמים - - - כשכבר יש נפגעים. כבר יש נפגעים, כמו המשטרה שמגיעה רק אחרי

כמו שאמרת, אדוני היושב ראש, אני לא אחזור על דבריך, אבל באמת אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אנחנו רק צריכים לוודא שהטכנולוגיה לא גורמת לתוצאות הרסניות כלפי החברה. הטכנולוגיה באה לשרת

אני אומרת כאן בחשש,

גם לא אומרים לפעמים את התוצאות של מחקרים שהם ביצעו או מסתירים, אני לא אגיד מסתירים אותם,

מאוד מאוד לא מדגישים אותם, לא

גם אחרי דקה של שיחה יכולתי להרגיש דקירות מאוד חזקות באזור שבו אני מחזיקה את הטלפון ובדרך כלל החזקתי את הטלפון בצד מאוד ספציפי, צד קבוע, זה הצד שכמובן התפתח בו

במקום להיות רגועה, שקטה ולטפל בעצמי ובילדים שלי, אני עסוקה כבר

מאז שחליתי וגיליתי כל כך הרבה מידע שקיים, בלהילחם על בריאות הציבור, מה שאני לא רואה את משרד הבריאות עושה ואני לא רואה

אנחנו משלמים על הרבה דברים בשביל החידושים הטכנולוגיים בהרבה מישורים, כפי שאמרה גם חברת הכנסת כהן-פארן, אז עוד אחד. אני לא חושב, אני חושב שיש דברים שאפשר אני לא חושב שמשקיעים אותה

עד כמה הקרינה הזאת - - - היה ניסוי מקומי באזור של פארק והציפורים סביב הפארק,

המורים צריכים להיות פה השוטרים וזה קשה הרבה פעמים, אבל אני יודעת שיש הרבה בתי ספר יסודיים שאוסרים על הכנסה או אוסרים על הוצאה בשיעור בצורה מאוד מאוד גורפת, לפחות בשיעור,

אז קרינה כמו wifi היא מבחינתם לא בעיה בכלל

וכנ"ל המונים האלה. אבל זו נוסחה של ה-NTP והוא סותר את הדבר הזה. ה-NTP מתייחס והוא סותר את הדבר

לא שהוא קרא את המחקרים ושוכנע שאין שום השפעה,

יש לי עוד שני דברים ואני מסיימת. לגבי המשרד להגנת הסביבה,

אבל תמיד מצליחים לשכנע אותו שיש הצדקה. ידוע שיש מוני מים, אני

אלה התדרים שהעירייה קיבלה ממשרד התקשורת וזה קיבל את אישור איכות הסביבה לבטיחות. אני לא פיזיקאי, אבל כל האנטנות שיש ברמזורים, יש לכם מרכז בקרה, כולם מרושתים, זה

זה לא פסיכי וזה לא אנשים שצריכים

שאנחנו לוקחים תרופה שאין בה כלום - - - מה את מציעה? ועוד מילה אני אתן לך להגיד,

אמרת שאת יועצת,

הטלפון לא קולט בתוך הבית, הוא משדר מאוד חזק, אז עכשיו כשקניתי בית חדש התקנתי אנטנה סלולרית קטנטנה בכל קומה על מנת שהטלפון שלי שצמוד לאוזן שלי ישדר חלש יותר. זו למשל תובנה שרק המומחים יודעים וכל הציבור חושב שבדיוק אולי קצת היום יש מודעות שבמעלית הקרינה יותר חזקה בגלל שהוא מתאמץ.

הוועדה הזאת פועלת כדי לצמצם באמת וכדי להגביל שעות של חשיפה של wifi בהתאם לקבוצות גיל מסוימות, אנחנו ממליצים, ועד עכשיו משרד החינוך פועל לפי ההמלצה שלנו, שלא להכניס שימוש בטלפון סלולרי בגלל הגודל שלו, בגלל הקרבה

אחת המסקנות תהיה במסגרת - - - אני חושבת שזו מסקנה שבהחלט צריך ליישם. גב' וגמן, אחת המסקנות שלנו מהדיון הזה, כפי שמקובל בדיון שמתקיים במסגרת דיון מהיר, לא משנה לכם הפרוצדורה כל

אני רוצה להחזיר אתכם,

שאין לאף אחד ספק שהם חלו בגלל הזיהום בקישון, הזיהום התעשייתי, אין ספק שכאוכלוסייה הם חלו בגלל הזיהומים

בבית משפט לא הצליחו להוכיח שמקרה

אני מעריך אנשים ואני רואה אנשים שמדברים עם האוזנייה,

אני באמת מעריך אותם שהם עושים את זה עם הסרבול. אני אתמול בלילה ניסיתי לדבר ככה, לא בגלל הקרינה,

בגלל שרציתי - - - נסחב לי פעם אחת ונתקע לי,

אני פתאום מפסיק לדבר ואני התייאשתי ועזבתי

זה אומר שתהיה פחות קרינה, יותר מידע וככה אפשר בעצם להוריד את רמת החשיפה. לגבי רמת השידור של הפלאפונים, אני יכול רק לחלוק איתך, פרופ' מוטי חרדים מ-HIT מדד

15 מטרים, זאת אומרת גן יכול להיות מתחת לחלון של בית שיש שעון קר"מי, התאגיד מחבר שעוני מים בתכנון, מעל שעוני מים יש חדר ילדים של המשפחה שגרה שם, ויש

אני חושב שמה שהיה צריך להיות, אני רואה

אחוז מסוים שיימנעו,

חס וחלילה כבר נפגע מזה אז הוא אבל האם אנחנו לא יכולים משהו להמונים,

לחייב את כל המפתחים ואת כל היצרנים ואת כל החברות האלה לעשות משהו. אני הייתי רואה את

תכבה דאטה, תכבה wifi, תרחיק מהראש. היצרנים, אם נגדיר להם נכון את ההגדרות הם יוכלו לבצע אנטנות כיווניות שכבר קיימות ולשדר מעבר לראש

זאת אומרת משרד התקשורת,

לא, גם בדרום קוריאה, אבל גם בבריטניה,

כל המדינות שאנחנו תמיד רוצים להידמות אליהן, ששם - - - הדברים שלך חשובים, אני אבקש ממרכז המחקר של הכנסת, איילת,

אני מדבר פה על הרגשה כללית רעה,

בהחלט יש קשר סיבתי לזה שאתה חושב שאתה נחשף. רוב האנשים שמגיעים לא יודעים שנחשפו.

לציבור אין מודעות לנושא הקרינה. הוא לא יודע שהוא נחשף.

אני משתדל כמה שפחות כי לא יודע,

אבל מרגע שנכנסתי לחדר יש לי כאב ראש ולא שכנעתי את עצמי שיש לי כאב ראש,

כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. אני אשתדל ממש לקצר ולעשות את זה זריז. ידוע היום שמי שעוסק בתחום

המודעות שם נמוכה.

יש רשויות מקומיות שמתקינים את ה-wifi בבתי ספר בגלל בעיות תקציב בצורה שהיא לא תקינה והיא לא מושלמת והיא מזיקה.

להבדיל ממה שנאמר פה על ידי כמה דוברים צריך לעשות הבחנה ברורה בין גלים מילימטריים לבין ציוד סלולרי. גלים מילימטריים, הציוד שמותקן או יותקן בירושלים מותקן בעשרות רשויות מקומיות אחרות, דרך אגב גם בחברות הסלולר עצמן, איננו מיועד לשדר כלפי בני האדם ולתת להם

את הנקודה הזאת רציתי לתקן ולהביא לתשומת לב הוועדה.

שנתת לי את הזכות לדבר.

לאיתמר. אז אני רוצה להביע את העמדה הנגדית. נתתי לך לדבר, אז - - - לא, לא נתת לדבר, אל תיקח כאן - - - הפרעת לי לא מעט. אז ככה, אם אתם